דברי הכנסת א / מושב ראשון / ישיבות א'-ב' / כ"א-כ"ב בחשוון התשפ"ב / 16-15 בנובמבר 2022 / 1 חוברת א'

הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים-וחמש יום שלישי, כ"א בחשוון התשפ"ג (15 בנובמבר

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו וגב' שרה נתניהו, יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון וגב' לודמילה תיכון, שרי הממשלה, חברות וחברי הכנסת בהווה ובעבר ובני המשפחות, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב קובי שבתאי, נציבת שירות בתי הסוהר רב-גונדר קטי פרי, ראשי הנציגויות הזרות והעדות הדתיות בישראל, אזרחיות ואזרחי ישראל, מכובדיי כולם. בפתח דבריי אני מבקש להתייחס לפיגוע הנורא שאירע הבוקר באריאל, פיגוע שפוצע את הלב ומטלטל את הנפש, שבו תקף מחבל נתעב חפים מפשע, שכל חטאם היה שרצו לקיים חיים שלווים במדינתם, מדינתנו ובארץ ישראל. ישראל תמשיך לעמוד בנחישות ובתקיפות בכל מקום ובכל זמן כנגד מעשי טרור ושנאה המרימים את ראשם ומאיימים עלינו. בשם העם בישראל אני משתתף ביגונן העמוק של משפחות הנרצחים ושל העיר אריאל ונושא תפילה לרפואת הפצועים. לכל אויבי ישראל וחורשי רעתנו, ובהם אלה שאחראים לפיגוע הנורא הזה, למי שרוצה לראותנו מפולגים וחלשים, אני מעביר מכאן מסר חד-משמעי: לא תצליחו לערער את עוצמתנו ואת לכידותנו, לא באמצעות איומים, לא באמצעות אלימות, לא באמצעות טרור ולא באמצעות מהלכים נואלים בזירה הבין-לאומית. מי שקמים עלינו לכלותנו ימצאו אותנו תמיד ערוכים ונחושים כשידנו האחת אוחזת בנשק וידנו השנייה מושטת לשלום. כוחות הביטחון שלנו ימשיכו להגן על אזרחינו, המערכות המדיניות והמשפטיות של מדינת ישראל, לרבות בית המשפט העליון שלנו, ימשיכו להיות חומת מגן מדינית ומשפטית עבורנו בחזית הבין-לאומית, ויותר מכול, הרוח הישראלית האיתנה, הנצחית, תעמוד מולכם ללא היסוסים וללא פשרות. אל תתבלבלו, שונאי ישראל: המחלוקות הפנימיות בתוכנו משקפות את עוצמתה של הדמוקרטיה שלנו ואת חוסננו הפנימי. דווקא בגללן, במיוחד בגללן, לא תוכלו לנו. מכובדיי חברות וחברי הכנסת, מסורת היא לנו שבבית המקדש בירושלים המשמר היוצא היה מברך את המשמר הנכנס בברכת "מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות". אני רוצה להודות למשמר היוצא, הכנסת העשרים-וארבע, קואליציה ואופוזיציה כאחד,

ידידי יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, על שעשית ופעלת בשליחות ובאמונה, ולממשלת ישראל השלושים-ושש על שריה ושרותיה בהנהגת ראש הממשלה יאיר לפיד וקודמו ראש הממשלה נפתלי בנט, על העשייה ועל שיתוף הפעולה למען העם והמדינה, ולברך אתכם ואת המשמר הנכנס, הכנסת העשרים-וחמש, ובמיוחד את חברות וחברי הכנסת החדשים, את יושב-ראש האופוזיציה, המועמד שעליו הוטלה מלאכת הרכבת הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, ואת חברי ממשלת ישראל השלושים-ושבע, שתקום בעיתה ובזמנה, בברכה הזאת ממש: "מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות". זוהי משימתכם החשובה מכול, זוהי שליחותו של הבית הזה. אני מבקש לציין שתי מפלגות שיחסרו לי באופן אישי, ובוודאי גם לחלקכם, בכנסת הנוכחית, שתי מפלגות בעלות שורשים היסטוריים ועמוקים של כמאה שנות תרומה לבניין עמנו, ארצנו ומדינתנו, מרצ והמפד"ל על גלגוליהן השונים. מכובדיי, אני מגיע לכאן מקברו של נשיאה הראשון של מדינת ישראל, ד"ר חיים ויצמן, זכרו לברכה, מטקס האזכרה הממלכתי במלאת 70 שנה לפטירתו. הנשיא ויצמן, "האב המייסד", כפי שכונה, איש המדע והמדינאי, מי שפעל והביא להצהרת בלפור ההיסטורית, דיבר לא אחת על חזונו למדינת ישראל ועל התנאים ההכרחיים למימושו. ביום העצמאות הרביעי של מדינתנו הוא הדגיש, ואני מצטט: "עתידה של מדינת ישראל תלוי בשלושה יסודות: באהבת אחים, במאמץ לבנות, ובשלום לקרוב ולרחוק", כך אמר. אהבת אחים, זהו היסוד הראשון והבסיסי ביותר בחזונו של ויצמן, וזהו התנאי המרכזי לעתידנו.

הלכידות והעצמת המשותף לנו, העמקת ההכרה וההבנה שאנחנו חלוקים בנוגע ללא מעט סוגיות, אוחזים לעיתים באורח חיים אחר, שונים זה מזה וזו מזו בתפיסותינו ובאמונותינו, ולמרות כל אלו, ומעל לכל אלו, אחיות ואחים אנו, שחולקים לא רק ברית גורל, אלא גם ברית ייעוד: לחיות כאן יחד, להתמודד עם אתגרינו יחד, לבנות את עצמנו כאן יחד; אחיות ואחים שיודעים את מה שהמליאה הזאת יודעת ומשקפת זה עשרות שנים: שיש ערך לקיומן של מחלוקות, ויש גם דרך לנהל מחלוקות, בהקשבה, בכבוד ובפתיחות, לא מחלוקות של חרמות, לא מחלוקות של ביטול האחר ומחיקתו, לא מחלוקות דורסניות שהופכות למחלוקות הרסניות. הניסיון ההיסטורי שלנו מלמד אותנו שבכל פעם שבה בחר העם לצעוד בנתיבים נפרדים, בכל פעם שבה המחלוקת לא התנהלה בדרכי שלום, בכל פעם שבה צד אחד פנה לדרך אחת והצד השני לדרך אחרת, נתיב אחד ליהודה ונתיב אחד לישראל, התוצאה הייתה איומה ונוראה: איבדנו את דרכנו ואיבדנו את ביתנו. הדברים נכונים פי כמה בעת הזאת, כשבסחרחורת מערכות הבחירות נדחק המשותף לנו לקרן זווית והמפלג כיכב מעל לכל במה. אזרחי ישראל ניצבים היום כשהם גאים במדינתם, שתחגוג השנה 75 שנה להיווסדה, ומאמינים בצדקת דרכה. אבל בה בעת, אם להודות על האמת, הם מותשים מהמאבק הפנימי ומההשלכות שלו. כעת האחריות מוטלת בראש ובראשונה עליכם, נבחרות ונבחרי הציבור: אחריות לנסות ולהיגמל מההתמכרות לעימותים הבלתי-פוסקים, ואם יורשה לי, מהשתעבדות מופרזת למה יכתבו ומה יגידו או מה יזכה ליותר תגובות, לייקים ושיתופים, ומה יביא סערה ברשת,

לנשום עמוק, לברר את העובדות, לשקול היטב לפני כל נאום, ריאיון ולחיצה על המקלדת, אחריות לחיזוק השותפות בין כל גווניה של החברה הישראלית מכלל האמונות והדתות: יהודים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים וצ'רקסים, חרדים וחילונים, מסורתיים ודתיים, אלו שמיוצגים היטב בבית הזה, וגם אלו שפחות, אלו אשר יקבלו לידיהם את מושכות השלטון ואלו אשר יחבשו את ספסלי האופוזיציה, אחריות לשילוב זרועות בהמשך מסענו המשותף. כידוע לכם, פגשתי בשבוע האחרון את נציגיכם, נציגי הסיעות, בעת ההתייעצויות שקיימתי בבית הנשיא מכוח חוק-יסוד: הממשלה. אני מודה לנציגות ולנציגים על שיחות מרתקות ומעמיקות, ששיקפו היטב ובאופן מכובד את רוחב היריעה של מגוון הדעות, העמדות, התפיסות והאמונות של החברה הישראלית ונבחריה בנושאים חשובים והכרחיים לקיומנו כאן. זהו כוחה של הדמוקרטיה הישראלית, ואני סמוך ובטוח שגם כאן, בכנסת המושבעת כאן היום, הכוח הזה יבוא לידי ביטוי. מכובדיי חברות וחברי הכנסת, הציבור הישראלי אמר את דברו. הוא בחר בכם באחוזים מרשימים לפעול בשמו.

אזרחי ישראל מצפים מכם פשוט לעבוד למענם, הם מצפים מכם ומכולנו לפעול למענם בוועדות, במליאה ובתפקידיכם הציבוריים והפרלמנטריים השונים, הם מצפים מאיתנו, מכולנו, שנקום בבוקר ונדאג להם: להוריד את יוקר המחיה, להגביר את הביטחון האישי, לשפר את החינוך והרווחה, לפתור את העומס בכבישים, לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז, לתרום וליטול חלק בהתמודדות העולמית עם משבר האקלים, שמסכן את חיינו וחיי ילדינו, לפתח, להצמיח, לשפר את החיים של כולנו כאן כחיים מלאי ערכים ומשמעות, זהות, גאווה ותקווה ועוד ועוד אתגרים רבים וחשובים. זה מה שמדאיג את אזרחי ישראל, זה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו יומם ולילה. אני מבקש להזכיר במיוחד בישיבה החגיגית הזאת שיש גם אוכלוסיות, ובעיקר אוכלוסיות מיעוט, החרדות שצורכיהן לא יהיו חלק מסדר-היום שלכם. עליכם, נבחרות ונבחרי הציבור, לתת דעתכם על כך ולהציב גם אותן לנגד עיניכם. מכובדיי, הבחירה של מכונני המדינה, על בסיס תורתו וחזונו של בנימין זאב הרצל, במשטר דמוקרטי ייצוגי, שבו כלל האזרחים הם שווי זכויות ושבו יש מגבלה על הכוח והפרדה ואיזון בין הרשויות, הייתה בחירה מושכלת, בחירה בטוב. כך בנינו כאן יחד מדינה וחברה משגשגות מעבר לכל דמיון, כך יצקנו יסודות של משטר ושל חוק, וכך כאמור קבענו רשויות איתנות הפועלות בנפרד, כנדרש

עלינו לשמור על היסודות החשובים הללו מכל משמר. ביום החגיגי הזה ראוי שנזכור שכוחה של הרשות המחוקקת הוא חלק ממערכת הכרחית ורחבה של איזונים ובלמים. אני מדגיש: לא רק שאפשר לשנות, יש דברים שראוי ורצוי לשנות. מותר ולפעמים גם נחוץ לדון מחדש בחלוקת הכוח והסמכויות בין הרשויות השונות, המאזנות אחת את השנייה.

שומה עלינו לעשות זאת בהקשבה, בדיון פתוח, בשיח מכבד ובהוגנות. זוהי, כמובן, משימה שרובצת לפתחן של שלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, שעליהן להיות קשובות זו לזו ובה בעת להיות מחויבות לחזון המשותף שלנו כעם וכמדינה. גם ברגעי מחלוקת עמוקה ומטלטלת, שלבטח עוד תפקוד אתכם כאן במליאה, אני מבקש מכם, מכובדיי, לא לשכוח את הנאמר בספר משלי: "מות וחיים ביד הלשון"; על אחת כמה וכמה לא לשכוח שהרשויות הללו, רשויות השלטון הישראליות, הן אינן מין מוסדות אמורפיים או ישויות מדומיינות, אלא הן מורכבות מאנשים, מבני אדם, מעובדי ציבור, משרתי ציבור ושליחי ציבור. אני מבקש מכולנו, מנהיגי הציבור, שליחי הציבור ונציגיו, להקפיד הקפדה יתרה בכבודם של מי שמקדישים את חייהם לשירות העם והמדינה: חיילים ומפקדים בצה"ל, רופאות ואחיות, שוטרים וסוהרים, מנהלות ומורות, פרקליטים ושופטים, עובדות ועובדים סוציאליים ועוד ועוד משרתות ומשרתי ציבור מסורים בתחומים ומקצועות שונים ומגוונים, שעובדים יום-יום, שעה-שעה, עבורנו, עבור הציבור כולו, בתחושת שליחות ודבקות במשימה. את כולם מותר לבקר, על מי מהם אתם גם מחויבים לפקח, אבל אנא, אנא, לעשות זאת בכבוד ובאחריות. אני נושא מכאן תפילה לשלומם של כל משרתי העם והמדינה ומאחל לכולנו שנדע ימים של שגשוג, ביטחון ושלום. יחד עם הציבור בישראל אני מייחל לשובם של הדר גולדין ואורון שאול, בנינו שלחמו על הגנת המולדת ולא שבו, ושל אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, אזרחי מדינת ישראל הנמצאים בשבי, ואיתם כלל נעדרי מערכות ישראל. אני מבקש לאחל רפואה שלמה לכל פצועי צה"ל בגוף ובנפש ולכלל חולי ישראל, ומחבק את משפחת השכול. מעל דוכן זה בלב בירת הנצח של עמנו אני מבקש גם לשלוח את ברכתי לאחינו ואחיותינו בכל תפוצות ישראל, אשר מלווים אותנו מקהילותיהם בכל רחבי תבל בעין צופייה ובאהבת ישראל. אתם חשובים לנו, ואנחנו חשובים לכם. הקשר בינינו הוא קשר בל יינתק. חברות וחברי הכנסת העשרים-וחמש של מדינת ישראל, אני מבקש לסיים את דבריי ולצטט את דברי הנשיא השלישי זלמן שזר, שאותם אמר בעת חנוכת משכן הכנסת הזה, כאן בקריית הלאום. וכך אמר: "על שער הבית הנישא הזה ייחרתו באותיות בלתי נראות לעין, אבל באותיות נצח, עקרונות היסוד של הדמוקרטיה האנושית, החקוקים לנו בגנזי אוצרותינו מראשית היותנו לעם,

חוקה אחת לגר ולאזרח, אחרי רבים להטות, להציל עשוק מיד עושקו, וחי אחיך עימך, צדק צדק תרדוף ומלאה הארץ דעה". בשם העם בישראל, אני מברך כל אחד ואחת מכם, חברות וחברי הכנסת העשרים-וחמש, ומאחל לכם, לכל חלקי הבית, הצלחה רבה בצאתכם למסעכם בשליחות כולנו. הצלחתכם, הצלחתנו. ברוכים תהיו. מכובדי יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, אני מזמין אותך להצהיר אמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד למסור לך את ניהול הישיבה. תודה רבה לכבוד נשיא המדינה. מזכיר הכנסת, בבקשה. מזמור קכ"ב בתהילים מפי מוישי הולצברג: "שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ה' נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו. ששם עלו שבטים, שבטי-יה עדות לישראל להודות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אהביך. יהי שלום בחילך, שלוה בארמונותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך". קטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

14 במאי 1948): "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוט על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. מדינת ישראל תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת,

חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהם וקוראים להם לשיתוף פעולה, עזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו".

נעבור להצהרת האמונים. חברות וחברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד ואחת, בהיקרא שמו, יצהיר: "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזה נוסח הצהרת האמונים: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברות וחברי הכנסת הנבחרים, וכל אחד בהיקרא שמו יצהיר: "מתחייב אני" או "מתחייבת אני".

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, מתחייב אני יולי יואל אדלשטיין, מתחייב אני אמיר אוחנה, מתחייב אני ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, מתחייב אני ואליד אלהואשלה, מתחייב אני קארין אלהרר, מתחייבת אני זאב אלקין, מתחייב אני דוד אמסלם, מתחייב אני אופיר אקוניס, מתחייב אני משה ארבל, מתחייב אני יעקב אשר, מתחייב אני אוריאל בוסו,

דבי ביטון, מתחייבת אני חיים ביטון, מתחייב אני מיכאל מרדכי ביטון, מתחייב אני דוד ביטן, מתחייב אני בועז ביסמוט, מתחייב אני ולדימיר בליאק,

עמיחי בן אליהו,

מירב בן ארי, מתחייבת אני רם בן ברק, מתחייב אני איתמר בן גביר, מתחייב אני יואב בן צור, מתחייב אני אברהם בניהו בצלאל, מתחייב אני אורנה ברביבאי, מתחייבת אני ניר ברקת,

טלי גוטליב, מתחייבת אני יצחק גולדקנופ, מתחייב אני מאי גולן, מתחייבת אני יואב גלנט, מתחייב אני גילה גמליאל, מתחייבת אני בנימין גנץ, מתחייב אני משה גפני, מתחייב אני סימון דוידסון, מתחייב אני אבי דיכטר, מתחייב אני גלית דיסטל אטבריאן, מתחייבת אני אלי דלל, מתחייב אני דני דנון, מתחייב אני שלום דנינו, מתחייב אני אריה מכלוף דרעי, מתחייב אני שרן מרים השכל, מתחייבת אני ניסים ואטורי, מתחייב אני מיכל וולדיגר, מתחייבת אני יצחק שמעון וסרלאוף, מתחייב אני מכלוף מיקי זוהר, מתחייב אני יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, מתחייבת אני ווליד טאהא, מתחייב אני בועז טופורובסקי,

משה טור פז, מתחייב אני אחמד טיבי, מתחייב אני יוסף טייב, מתחייב אני אוהד טל, מתחייב אני יעקב טסלר,

חילי טרופר, מתחייב אני אלי כהן, מתחייב אני אלמוג כהן, מתחייב אני מאיר כהן,

מירב כהן, מתחייבת אני מתן כהנא, מתחייב אני עופר כסיף, מתחייב אני אופיר כץ, מתחייב אני חיים כץ, מתחייב אני ישראל כץ, מתחייב אני רון כץ, מתחייב אני יוראי להב הרצנו, מתחייב אני יריב לוין, מתחייב אני נעמה לזימי, מתחייבת אני אביגדור ליברמן, מתחייב אני יאיר לפיד, מתחייב אני טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, מתחייבת אני חנוך דב מלביצקי, מתחייב אני יוליה מלינובסקי, מתחייבת אני מיכאל מלכיאלי, מתחייב אני אבי מעוז, מתחייב אני אורי מקלב, מתחייב אני יעקב מרגי, מתחייב אני שרון ניר, מתחייבת אני בנימין נתניהו, מתחייב אני יואב סגלוביץ' מתחייב אני יבגני סובה, מתחייב אני משה סולומון, מתחייב אני לימור סון הר מלך, מתחייבת אני אופיר סופר, מתחייב אני אורית מלכה סטרוק, מתחייבת אני עידית סילמן, מתחייבת אני בצלאל סמוטריץ' מתחייב אני משה סעדה, מתחייב אני גדעון סער, מתחייב אני מנסור עבאס, מתחייב אני איימן עודה, מתחייב אני יוסף עטאונה, מתחייב אני חמד עמאר, מתחייב אני צביקה פוגל, מתחייב אני עודד פורר, מתחייב אני מאיר פרוש, מתחייב אני יסמין פרידמן, מתחייבת אני אורית פרקש הכהן, מתחייבת אני מטי צרפתי הרכבי, מתחייבת אני יואב קיש, מתחייב אני גלעד קריב, מתחייב אני שלמה קרעי, מתחייב אני אליהו רביבו, מתחייב אני מירי מרים רגב, מתחייבת אני שמחה רוטמן, מתחייב אני עידן רול, מתחייב אני יואל רזבוזוב, מתחייב אני אפרת רייטן מרום, מתחייבת אני יפעת שאשא ביטון, מתחייבת אני אלון שוסטר, מתחייב אני אלעזר שטרן, מתחייב אני עמיחי שיקלי, מתחייב אני מיכל שיר סגמן, מתחייבת אני נאור שירי, מתחייב אני עאידה תומא סלימאן, מתחייבת אני פנינה תמנו, מתחייבת אני ברכת הצלחה לחברי הכנסת העשרים-וחמש. אדוני הנשיא יצחק הרצוג וגב' מיכל הרצוג, אדוני ראש הממשלה יאיר לפיד וגב' ליהיא לפיד, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו וגב' שרה נתניהו, יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון וגב' לודמילה תיכון, שרי הממשלה, חברות וחברי הכנסת בעבר ובהווה ובני משפחותיהם, מבקר המדינה, נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב קובי שבתאי, נציבת שירות בתי הסוהר רב-גונדר קטי פרי, נציב כבאות והצלה רב-טפסר אייל כספי, מכובדיי סגל א' של המדינה, ראשי הנציגויות הזרות בישראל, ראשי העדות הדתיות בישראל, אורחים יקרים, מכובדיי כולם. זה עתה שמענו את מזמור קכ"ב בספר תהילים שהוקרא על ידי מוישי הולצברג, בנם של הרב גבריאל ורבקה הולצברג, זכרם לברכה, שליחי חב"ד במומבאי שנרצחו לפני כ-14 שנים בפיגוע המזוויע בבית חב"ד. מוישי הקריא בפנינו את המזמור מתוך ספר תהילים שאיתו התפללו הוריו, ושרד את התופת. כאוד מוצל מאש מוישי מסמל את החיבור בין העבר לעתיד, את התקווה של עמנו לעתיד טוב יותר,

אין ראוי ומתאים ממנו לעמוד כאן ברגע הקדוש הזה שבו מושבעת כנסת חדשה, כנסת המסמלת את ריבונותנו בארץ ומגלמת בעצמה באופן המזוקק ביותר את רצון העם כפי שבא לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות חופשיות. לצערי הרב, גם היום ראינו עדות נוספת לאותו טרור רצחני המבקש לפגוע בנו ולהרוג חפים מפשע רק בגלל שהם יהודים. בשמי ובשם הכנסת כולה אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע באריאל, ואני שולח תפילה להחלמתם המהירה של הפצועים. נמשיך לרדוף את מבקשי רעתנו בכל מקום שנידרש לו.

אני מכהן בבית הזה כמעט עשור, מאז שנבחרתי לכנסת התשע-עשרה. כיהנתי בשורה של תפקידים. מהניסיון שצברתי אני אומר לכם בכאב גדול: הכנסת הקודמת היוותה נקודת שפל בתולדות המדינה בשיח הפוגעני והמשתלח, בערעור על הלגיטימציה של ממשלה שקיבלה את אמון הכנסת ובשבירת כל כללי המשחק הנהוגים שידע הבית הזה. השבעתה של כנסת חדשה מהווה שעת רצון לתיקון, להתחדשות ולהתנהלות אחרת. בואו ניקח את הדברים הטובים שעשינו בכנסת העשרים-וארבע, נלמד מהם ונעלה אותם על נס, והיו כאלה הרבה. זאת הייתה כנסת שחזרה לתפקד אחרי משבר הקורונה, היא חזרה לזירה הבין-לאומית ואירחה למעלה מ-108 משלחות מרחבי העולם של חברי פרלמנט, יושבי-ראש פרלמנטים, שגרירים, ראשי מדינות וראשי ארגונים בין-לאומיים. המפגשים הללו חיזקו את מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל, את האינטרסים המדיניים שלה ואת ביטחונה. כמו כן, הכנסת העשרים-וארבע קיימה מספר עצום של אירועים וכנסים בזמן כהונתה הקצרה: התקיימו בה 102 אירועים מגוונים של חברי הכנסת, 87 ישיבות שדולה בנושאים שונים, 84 אירועים מחוץ למשכן הכנסת, 21 טקסים רשמיים ולא פחות מ-15 ישיבות מליאה מיוחדות. במקביל הכנסת עבדה מסביב לשעון, ופעילותם של חברי הכנסת באה לידי ביטוי גם בנתונים הפרלמנטריים המרשימים: בכנסת העשרים-וארבע נענו 1,759 שאילתות של חברי הכנסת על ידי שרי הממשלה, נדונו בה 1,500 הצעות לסדר-היום שהגישו חברי הכנסת והתקבלו בה 102 חוקים בקריאה שלישית. הכנסת הזאת גם העבירה תקציב מדינה לאחר יותר משלוש שנים, וזה אפשר למשרדי הממשלה לחזור ולפעול באופן מלא עבור הציבור. בין יתר הדברים העברנו את חוק ממדים ללימודים, שנותן לחיילים המשוחררים שלנו בסיס איתן באזרחות כדי לגשת ללימודים אקדמיים, העברנו את רפורמת היבוא כדי לייעל את הרגולציה ולפתוח את השוק למוצרים נוספים, שיביאו להורדת מחירים, ובאחד מלילות הכנסת, למרות האיבה, הוויכוחים והמחלוקות, חברו להם יחד אנשי אופוזיציה וקואליציה והעבירו יחד את החוק ההיסטורי שמסדיר ומעגן את שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות: שר הרווחה מאיר כהן עם חבר הכנסת חיים כץ, ראש הממשלה יאיר לפיד עם סגן יושב-ראש הכנסת יעקב מרגי, יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן עם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ורבים וטובים שלא הזכרתי מכל המפלגות בבית הזה. היה זה אחד הרגעים המרגשים והנשגבים שידעה הכנסת העשרים-וארבע. ברגע של חסד איחדנו כוחות והוכחנו שהטוב והמשותף מנצח ומוביל אותנו. זה יכול וצריך להיות ככה גם בכנסת העשרים-וחמש, כי הדברים שאנו מסכימים עליהם גדולים לאין שיעור מהמחלוקות בינינו, כי חברי הכנסת שיושבים באולם הזה הגיעו לבית הזה מתוך שליחות ומתוך רצון אמיתי לעבוד קשה כדי לקדם את החברה הישראלית. בואו נקדם את המשותף בינינו, ולא נדגיש את המפריד, בואו נכבוש שיאים חדשים של שיתוף פעולה בינינו, ולא נדרדר לשנאה ולאיבה, ובעיקר, בואו ננהל את המחלוקות בינינו בכבוד הדדי ובענייניות. אחוז ההצבעה הגבוה בבחירות האחרונות רק מוכיח כי הציבור מאמין בבית הזה ונושא אליו את עיניו בתקווה. אסור לנו לתת למחזות שראינו בכנסת העשרים-וארבע לחזור על עצמם, אסור לנו לאכזב את הציבור. חבריי חברי הכנסת החדשים, ברגע החגיגי הזה של שעת רצון אני מבקש לדבר אליכם ואל ליבכם. אני יודע שאתם מתרגשים ומלאים בכוונות טובות ורצון להשפיע ולשנות. על שולחנו של כל אחד מחברי הכנסת נמצא שעון חול בלתי נראה שכבר התהפך וסופר לאחור את הזמן שנשאר לכהונתה של הכנסת. האמינו לי, הזמן הזה חולף מהר. נצלו אותו. הציבור הפקיד בידיכם את אמונו, וזוהי זכות גדולה. אל תבזבזו אותה במריבות על קרדיטים, כותרות קצרות מועד ואגו, כמו בועות סבון, לא נשאר מהם כלום. קחו סוגיות שקרובות לליבכם, התמקדו בהן ולמדו אותן היטב והעמיקו, נצלו את החודשים הראשונים כדי ללמוד ולהכיר את סט הכלים והכללים המיוחדים שהבית האהוב והיקר הזה מעמיד לרשותכם, היו אורחים קבועים בוועדה שמטפלת בסוגיה שבחרתם, לא אורחים לרגע בדיונים נוצצים תקשורתית בכל מיני ועדות, צרו שיתופי פעולה עם חברי כנסת ממפלגות אחרות כדי לקדם את אותן סוגיות, חברויות ושיתופי פעולה הם מפתח חשוב לעבודה בבית הזה, זכרו שחלק ניכר מעבודתכם אינו רק לחוקק,

ובעיקר, לפקח על עבודת הממשלה, שבו בוועדות, הגיעו מוכנים לדיונים, ושאלו את השרים והפקידים שאלות מדויקות וחדות, דברו לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. עשו כל זאת, חבריי חברי הכנסת החדשים, ואני מבטיחכם שתצליחו לקדם את הסוגיות שבחרתם למען האזרחים ולהשאיר חותם כשליחי ציבור. חבריי חברי הכנסת, הבחירות נגמרו, והעם הכריע הכרעה ברורה. אני ומפלגתי הולכים לאופוזיציה. כפי שאמרנו, נהיה אופוזיציה לממשלה, לא למדינה, אם הממשלה תקדם מהלכים שייטיבו עם העם, נתמוך בהם, ולא ננהל נגדם מאבק רק בגלל הפוזיציה. בהזדמנות הזאת אני מבקש לברך אותך, חבר הכנסת בנימין נתניהו, על ניצחונך בבחירות. שוב נפלה בחיקך הזכות להוביל את הממשלה והעם. אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפניך הוא הקרע ההולך וגדל בעם. השנים האחרונות קרעו אותנו מבפנים, וזוהי הסכנה הקיומית הגדולה ביותר שמדינת ישראל ניצבת בפניה. אני מאחל לך הצלחה ולמען העם והמדינה, שכל כך יקרה לכולנו. אסיים בתפילה הממוענת לכל אחד מחברי הכנסת בבית הזה: "יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחֻנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

"התקווה", בביצוע מקהלת לב קריית גת. (שירת התקווה) כבוד הנשיא!

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.) (תרועת חצוצרות)

חבריי חברי הכנסת, אני מכריז על נעילת ישיבת הפתיחה. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ב בחשוון התשפ"ג, 16 בנובמבר 2022, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.